הנושא שעל סדר היום הוא נושא חדש בהצעת חוק יסוד: השפיטה ובהצעת חוק בתי המשפט. אני רוצה להצביע. אולי תציג את פניית יושב ראש ועדת החוקה. אני אציג את הפנייה. חבר הכנסת ארז מלול אמור להגיע, אבל אם הוא לא יגיע היא מוותר על זכותו לנמק. אנחנו מכבדים גם את זכותו לבטל. אני אקריא. במהלך הדיון להכנת חוק יסוד: השפיטה וכן חוק בתי המשפט לקריאה שנייה ושלישית, נטענה על ידי חבר הכנסת ארז מלול טענה של נושא חדש. הוא טען כי כל השינויים שהוצגו ביחס להרכב הוועדה לבחירת שופטים, שונים ביחס לנושא שבנוסח החדש. לכן הבאנו את זה לדיון בוועדת הכנסת. אני רואה שחבר הכנסת מלול לא הגיע. נשמע את עמדת הייעוץ המשפטי. נשמע את עמדת הייעוץ המשפטי. מה שמדובר עליו זה בעצם המתווה החדש שהוצג על ידי יושב ראש הוועדה לשינוי הרכב הוועדה, הרוב הנדרש לבחירה, היקף המינויים וכולי וכולי. לעמדתנו לא מדובר בנושא חדש. ההגדרה של נושא חדש היא הגדרה רחבה. צריך שזה יהיה בתוך גדר הנושא של הנוסח של הקריאה הראשונה. מכיוון שהנושא של הנוסח לקריאה הראשונה הוא בדיוק הנושאים האלה של הרכב הוועדה, הרוב הנדרש, המינויים וכולי, ההצעה של הרכב מעט שונה או משמעותי ככל שיהיה, זה לא חורג מגדר הנושא. לכן לטעמנו זה לא נושא חדש. תודה רבה. לכן נצא להצבעה. מישהו רוצה להתייחס? מי בעד קבלת הטענה שזה נושא חדש? 1. הצבעה לא נתקבל רוויזיה. ההצבעה על הרוויזיה תתקיים בשעה 12:35. תודה. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 12:03.